אני מתכבדת לפתוח את דיון מספר 11 בהצעת חוק שירותי תשלום, התשע"ח-2018,

אני מציעה שמשרד המשפטים יתייחס. עצרנו בסעיף 34. היו

כי אחרת זה סעיף עוקף כל החוק.

אני מקווה שההבהרה מספקת.

בבקשה. סעיף 36 מדבר על ביטול ההרשאה עצמה.

אתמול דיברנו על ביטול על ידי המשלם

אנחנו גם מכווינים, אבל אנחנו לא סוגרים, את שיקול הדעת. זה צריך להיות בהתחשב בחיובים קודמים ובנסיבות העניין.

אם הלקוח פונה, צריך להשיב את סכום החיוב,

זאת האופציה הראשונה. סעיף (ב) אומר שאין בסעיף (א) כדי לגרוע מהזכות לחזור ולחייב אם יסתבר שבכל זאת זה כן

אני חושבת שאת ההערה שלך אולי צריך לחבר לסעיף 39 כי סעיף 39 אומר שהוראות לפי חוק זה החלות על אמצעי תשלום למעט הוראות פרק ו', שזה פרק השימוש לרעה, יחולו בשנויים המחויבים על דרישת תשלום ועל אמצעי התשלום המסוים הזה ועל דרישת תשלום לפי ההתאמות. זאת אומרת, הכוונה הייתה שפרק ו' לא יחול במקרה

בדיוק. ההצעה שלנו,

בעצם ליישם את ההצעות שלכם שהן ייעשו גם דרך המוטב. לאפשר לנותני שירותי תשלום לבצע אותם דרך המוטב. אני מחדדת כדי שנוכל לחשוב על

סעיף קטן (6), לא תיעד מידע בדבר המועדים הנוגעים לקבלת הוראת התשלום. דיברנו על זה בישיבות הקודמות. לפעמים יש יכולת למשלם להודיע מאחר וגם משיכה או הפקדה זו פעולת

אלה הכללים של רשומה מוסדית.

הוא לא עוסק בראיות. יש בסעיף, באותו סעיף 4, הוראה שמחייבת אותך לתת גישה לחוזה ולתנאיו.

אתה שואל האם אני הצגתי לו את תנאי החוזה לא הצגתי לו את המקור אבל אני לא חושבת שהצגנו כאן דרישת מקור

הסכום הבסיסי שנקבע הוא 50,000 שקלים כאשר אפילו בחוק אשראי הוגן מפנים לפקודת הבנקאות והעיצום הוא על סך של מיליון שקלים. יש שונות מאוד מאוד גדולה בין מה שכתוב כאן

אנחנו חושבים תמיד שהאפשרות השנייה היא עדיפה.

עדיף שרגולטור, לא משנה מאיזה כוח הוא עובד, יפעל כלפי המפוקח שלו באותו מנגנון וזו הצעת החוק הממשלתית. חלק מהאמירה שלי היא שעיצומים כספיים ייפתחו עקב בצד אגודל ובימים אלה ממש עובדים על חוק אכיפה חלופית שאמור לפתור את זה

נניח בנק או נניח נותן שירותי תשלום אחר? אנחנו לא מבינים את הסעיף הזה. הקושי שלך הוא בהתמודדות של סיטי בנק או בנק שיושב באנגליה ונותן שירות לתושב ישראלי או הקושי

מען עסקים שאינו בישראל.

מדברים על נותן שירותים זר נתן מען,

אי אפשר יהיה לדעת שכל אדם אם הוא אזרח ישראלי או לא, והוא נותן מען מגורים שהוא לא בישראל,

בהמשך להערה של היועצת המשפטית לגבי חובות הדיווח. אנחנו סבורים שמכיוון שבאמת ברגולציה הפיננסית, גם זאת הקיימת וגם זאת שנמצאת כרגע בתזכיר,

חובות

עם בית העסק , שאת אותה הנחה - - - ממה את חוששת?

אולי אנחנו נהיה הזולים ביותר, אני לא אומרת שזה יכול להיות המצב. הרבה מחירים, אני לא דואגת. את זה תשאירי לנו. ממה את דואגת? זה בדיוק החשש שלנו. מהטעיית

החוק רק על אותו חלק של הפעולה שמתבצע בישראל. לגבי העסקים, כבר אמרנו בדיונים קודמים שההערה הזאת באופן כללי נלקחה בחשבון ואנחנו מגבשים איזשהו פתרון אבל זה כן כיוון שאנחנו כנראה נלך

הירידה הזאת היא לא בזכות הסולקים החודשים שקיבלו רישיונות בבנק ישראל,

הם עוד לא

אם נותנים זכויות מסוימות שניתנו בעבר כאשר הבינו שיש קושי בעולם כרטיסי החיוב. הרי בסוף התיקון שעבר בחוק הרישוי נבע מתוך תפיסה שאנחנו רוצים לפתח תחרות בשוק הסליקה ובשוק הניכיון ולתת

אני לא רואה טעם כרגע אגב התיקון של החוק הצרכני לבוא ולהסדיר הסדר מהותי אחר לחברות ניכיון שיפעלו בתחום

אז לא נדבר מה צריך שייכנסו אפליקציות.

לא ברור לי מהי התפיסה שלכם. כלומר, ניקח היום חברת

ברגע שאתם לא נותנים להם את אותם תנאים,

להחלטה שהתקבלה בזמנו בוועדה בטרם נכנסת כיושבת ראש, ואת גם תמכת

רכיב חיוני באמצעי תשלום שלא בהסכמת המשלם,

לעניין זה נטילה, כהגדרתה בסעיף 383ג(1)

גם זה סעיף שאנחנו שימרנו מחוק כרטיסי חיוב תוך התאמתו למטריה הנוכחית.

הסעיף מדבר בעד עצמו.

כרטיסי חיוב

היא נמצאת שם והיא גם הוכנסה לכאן. יש כאן איזושהי אמירה. גם לא צריך להחמיר עם נותני שירותי תשלום יותר מאשר עם אחרים,

כשאת לוקחת בחשבון שהמוסדרים נעשה ב-2016 וחוק הבנקאות הוא חוק ישן. יש כאן איזושהי רגולציה מתקדמת שראתה לנכון לאור התחכום, לאור השכלול של השוק הזה, כן להטיל על

יש אמצעים אחרים להתמודד עם המצבים האלה. לא מדובר בעבירה בפני עצמה אלא אם היא

לכן סברנו שאין לה עוד מקום. לגבי סעיף (ב)

אבל אני חושבת שיש בעיה רצינית בהתייחסות לעבירות הספציפיות האלה להבדיל מעבירות אחרות כמו עבירות המרמה, עבירות גניבה על ידי עובד, אפילו עבירת רצח. אולי אדם

הערות נוספות. בכל מקרה, ביקשנו שנתיים בלי קשר לחוק הרישוי. אני אודה ולא אבוש, אני רוצה חצי שנה. יש כאן היערכות משמעותית. אני מבינה שיש היערכות משמעותית. אני מסתכלת על ההפרדה של כרטיסי האשראי שגם שם זו הייתה הטענה ששמענו פעם אחר פעם ואנחנו מבינים שתוך

אני חושב שלפחות לגבי העו"ש, כן צריך לתת לנו תקופת התארגנות יותר ארוכה. אנחנו נבקש שמשרד המשפטים

לנציגות משרד המשפטים

דבר שני,

חלקם מהותיות, והובטח שיידונו כאן ולא נדונו.

כשל תמורה חלקי.

לא נדונו. ממש

מייצגת את חברות הגיפט כארד. חברת גיפט כארד אחת. דובר בדיונים שתהיה הסדרה מיוחדת לגיפט כארד. יש התייחסות בנוסח. הנוסח יפורסם הערב ואתם תראו. מחר הכוונה להצביע על הנוסח שיפורסם הערב?

יותר מדויק. מחר מצביעים על הנוסח ותהיה התייחסות לתיקונים אם הם יתקבלו. כן. הישיבה נעולה.

נתראה מחר. הישיבה ננעלה